אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

אנחנו פתרנו את כל נושא מורי דרך ואת כל העוסקים בנושא הזה. יש קטע אחד קטן שכתוב לגבי רכב אשכול אותם מורי דרך שיש להם רכב שממילא מושבת, זה שיש לו אשכולות על הדלתות הם לא מקבלים כלום כי יש משנת 54' איזו פסקה שאני אתן אותה אחר כך לעורכי הדין של הוועדה כדי שיביאו את זה בצורה מסודרת, זה משהו לא נורמלי.

רם בן ברק, בקצרה ממש. אדוני, אני בטוח שכולם כאן כמוני מקבלים עשרות פניות של אנשים שנופלים בין הכיסאות מכל מיני סוגי מקצועות של עצמאים, ואני מבקש שני דברים.

האם אפשר שהאוצר ישקול מחדש תוכנית אחרת שמסתכלת על כל המערך הזה בצורה אחרת, אני קורה לזה מתווה צוק איתן כמו שהיה נהוג אחרי מבצע צוק איתן לגבי הדרום, לעשות את זה לכל הארץ, להחזיר את כל מי שבחל"ת לעבודה ולפצות את העסקים שירדו מתחת ל-80% במחזור, להגדיל אותם ל-80%. דבר שני, מאחר שיש כל כך הרבה פניות ואין למי לפנות, אני מבקש שהאוצר ימנה איזשהו צוות מיוחד שאפשר יהיה לפנות אליו, כל מי שנופל בין הכיסאות. אני מבקש מהאוצר שימנה איזשהו צוות, שיהיה מספר טלפון שיפורסם לציבור, שכל מי שנופל בין הכיסאות יוכל להרים טלפון.

במקום שיפנו לחברי הכנסת יהיה להם ישר למי לפנות וידונו בכל בעיה לגופה, אם הם לא רוצים לשנות את כל המתווה כי הטלאי על טלאי הזה ולדון על כל נושא בנפרד זה לדעתי מתכונת לא טובה. אני מציע לאוצר לשקול מחדש את כל המתווה ולחזור למתווה צוק איתן, קרי מחזור שירד מתחת ל-80% משלימים לו ל-80% מחזור. כל העובדים שיצאו לחל"ת חוזרים לעבודה, הם מרוכזים שם, אותו מקור משלם להם את המשכורת, לפחות 80% ממשכורתם הקודמת, מי שמתחת לשכר המינימום כמובן המדינה משלימה לו לשכר מינימום.

תופס את העסקים ולא הטלאי על טלאי הזה שאנחנו עשרות דיונים כאן עושים ולא מצליחים להגיע לשום דבר יעיל.

אחמד טיבי, אחרון.

א', אדוני, אני רוצה שתגיד לחברי הוועדה מה סדר-היום, מתי מסיימים בערך, מה יהיה נושא הדיון של הוועדות בכל חלק של הדיון.

אני עברתי יחד עם חבריי אנטאנס ועאידה היום דרך הכנסת בהפגנה של בעלי אולמות, דיברנו איתם, המצוקה שלהם היא אמיתית. כבר דנו בנושא הזה כמה וכמה פעמים, אני מבין שנגיע לזה בהמשך הדיון.

אי אפשר לסיים את הדיון בלי לסיים את המצוקה שלהם על ידי הצורך לפצות אותם ולהעביר את פניהם מעל פני המים כי מצבם של בעלי האולמות מצד אחד, ושל כל התעשייה מסביב - - - הערה חשובה ונכונה. אני מודה לך, אדוני.

תודה. אנחנו מתחילים לפי סדר-היום, אני לא יודע להגיד שעות. זה היום ומחר ואחרי כן כנראה יבואו לפה המענקים. אני מנסה לעשות סדר, אנחנו נלך לפי סדר-היום. היום נעסוק רק במה שנוגע לוועדת הכספים, שזה כולל את האולמות בתשובות שאנחנו צריכים לקבל ומחר בעזרת השם אנחנו נעסוק במה שקשור לוועדת

גם הייעוץ המשפטי שלהם יהיה. אלה שלושת הדברים.

אחרי זה אני לא יודע. היום יש את המענקים בממשלה וכנראה מחר במליאת הכנסת. אני מעריך שביום שלישי יהיו המענקים פה. אני מעריך, אני לא מתחייב על שום דבר מכיוון שאי אפשר לדעת מה בדיוק קורה. זאת התוכנית שלי. פרק א' הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית. לפני שאנחנו מתחילים להקריא, אני מבקש הסבר. מי מסביר את זה? אני מבין שאתם מבקשים הגדלת סכום הגירעון גם ב-2020 וגם ב-2021? זאת אומרת, אין סיכוי שיגיע תקציב לכנסת. אתם עכשיו מגדילים את הגירעון של 2021 ואתם מקווים שאני אאשר את זה? בסדר. זה שאתם חושבים שאני סתום, אני יודע, אבל עד כדי כך אני לא בטוח, זאת אומרת אין תקציב. מה פתאום הגדלת הגירעון? 2020 אני מבין, אתה צריך להביא שישה מיליארד שקלים, יש את המענקים וכו', אנחנו תומכים בזה, אבל 2021? קראתי את זה, לא האמנתי למראה עיניי, הייתי בטוח שאני לא יודע לקרוא בלי ניקוד. בבקשה. אחרי ההקדמה שלי אתה עכשיו מסביר. יוגב גרדוס, סגן הממונה על התקציבים.

התוכנית הוצגה פה בפירוט ואתם יודעים שהיא כוללת מרכיבים שנמצאים במגבלת ההוצאה גם בשנת 20' וגם ב-21' ולכן יש צורך לתקן את שתיהן.

יש לנו חצי שנה של מענקים. כמו שהסברנו כשהבאנו את החוק לדיון, הממשלה הביאה פה זכאויות למענקים עד יוני 21', ולכן יש צורך כבר לתקן מראש את מגבלת ההוצאה לשנת 21'. ככל שהתקציב ל-21' יאושר אז יש צורך לפרוץ את המגבלה שקיימת היום, שבעצם מגבילה את הגידול לסדר גודל של 3% צמיחה נומינלי, ולכן אנחנו צריכים להגדיל ב-10% את מגבלת ההוצאה, כ-40 מיליון שקל. ב-2020 מדובר בהגדלה של 75 מיליארד שקלים - 25 מיליארד שקלים בגין התוכנית הנוכחית ועוד 50 מיליארד שקלים מהתוכנית הקודמת, שאלה מרכיבי ההוצאה שהם לא אשראי. למה נדרש התיקון? כשהתקציב יבוא לאישור,

אבל איך אתה יודע מה יש לך ב-2021? מה שלא יהיה, אני יודע שזה יתווסף מעל, מעל התקציב שיאושר. אז תביא את התקציב יחד עם הגדלת הגירעון. כשהתקציב יאושר - - כשהתקציב יאושר. - - הקופסה הזאת תהיה - - - אני לא הולך לאשר את 2021. אתה רוצה,

נאשר. 2021, הפירוש של מה שאתה אומר לי, אין תקציב. אם יש תקציב,

הפחתת הגירעון יחד עם התקציב שנדע למה נותנים, למה לא נותנים. אנחנו לא מדברים כרגע על הגירעון אלא רק על ההוצאה. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים רק על ההוצאה, לא על הגירעון. הגירעון זה דיון אחר לגמרי. בסדר, את 2021 תביא יחד עם התקציב.

שהתקציב מאושר - - - המקור התקציבי הוא ב-2020. גם עכשיו. כל התיקון של חוקי-היסוד זה כסף לעכשיו, ל-20'. אנחנו עכשיו בממשלה מדברים על התחייבות להוצאה בשנת 21', ללא קשר אם יהיה תקציב או מתי הוא יאושר. אבל אנחנו מאשרים כל הזמן.

משק המדינה, אישרנו כל הזמן בהוראת שעה 2020 לקורונה. גם עכשיו אני אומר, נאשר את 2020, זה בסדר. ל-2021 תביא תקציב. תגיד שאין תקציב, זאת גם תשובה. כשיבוא התקציב לשנת 21' - - - כשיבוא תקציב נביא את הנושא של ההוצאה.

הם עובדים על 2020. אבל אם לא יהיה תקציב ב-2021 והוא יהיה 1 חלקי 12,

אם לא יהיה תקציב ב-21' והוא ייכנס ל-1 חלקי 12, אנחנו נצטרך לתקן את חוק-היסוד שוב.

תעשה את זה אז, אל תעשה את זה עכשיו. כדי להתחייב על הכסף, חלק מהכסף שבמסגרת התוכנית, אנחנו צריכים כבר להתחייב עליו עכשיו. כדי להתחייב

מה שאנחנו מנסים לעשות פה זה לתת ודאות.

אם אנחנו רוצים לייחד את ההוצאה הזאת לשנת 21' אנחנו צריכים לתת ודאות.

אנחנו חברים ואני לא רוצה להגיד לך דברים קשים, בגלל שזה אתה אז אני מדבר

שזה כאמור ייעודי להתמודדות עם משבר הקורונה.

נכנס גם ל-21', לא הכול יוצא ב-20'.

זה ל-20', ול-21' זה משהו אחר. זה החלק התקציבי שיוצא בכל התוכניות שאושרו עד עכשיו, למעט תוכנית המענקים שתאושר בנפרד,

מה שאושר לפני כמה שבועות, ה-90 מיליארד, זה חלק מה-420?

ה-90 מיליארד, או מה שדובר כ-100 מיליארד, חלק ממנו הוא אשראי, חלק ממנו הוא תקציבי, ולכן יש סדר גודל של תוכניות עד עכשיו שמסתכמות

אבל אני אומר, בכל מקרה זה מייתר את הצורך.

אם התקציב עובר או לא עובר, ומתי הוא עובר.

יהיה?

ככל שלא יהיה תקציב וניכנס ל-1 חלקי 12 בשנה הבאה, יהיה צורך בתיקון שלל חוקים. יהיה צריך עוד

ההכשרות המקצועיות מתבצעות כל השנה בואכה אמצע שנה הבאה ואפילו מעבר לכך. אם אין מסגרת מאושרת ל-21' בנוגע לקופסה, בעצם חשב המשרד המשרד שמוציא את הפעילות לא יכול להתחייב על הכסף. זה אומר

מדובר פה בפגיעה אמיתית בתוכנית אם לא תאושר המסגרת. אני חוזר. אין קשר בין האם התקציב יאושר או לא ומתי,

ההגדלה נדרשת

תשלים את הנושא של 2020. לגבי 2021 דעתי שלא צריך לאשר את זה,

"(ג)הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף קטן (ב), לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2020 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א לשנים הבאות.";"

מי מסביר את זה?

יש נוסח נוסף, חדש, שמשרד האוצר ביקש להביא.

הפצנו בסוף השבוע. מה זה, אייל? זה נוסח מתוקן שמשרד האוצר ביקש להביא חלף הנוסח הכחול,

לכ-45% מהשכירים במשק יש קרן השתלמות, מכשיר לביטחון לטווח בינוני שהוא למעשה פטור ממס, גם עבור רווח ההון וגם בהפקדה. הקרן נעולה לשש שנים, וחשבנו שבעת הזאת יש לתת אפשרות לשכירים או לעצמאים שיש להם

אם עמית בקרן ההשתלמות רוצה לקחת הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות שזו בדרך כלל

הוא לא חייב למשוך, הוא יכול לקחת הלוואה. הוא יכול לעשות את זה גם היום, גם בלי

אתם באים ופושעים פה למטרה פעמיים.

לכן אני אומר, אסור לנו לתת להם את האופציה הזאת. אתה רוצה להיות טוב, תגיד יש קנס שעולה למדינה X

- - חצי מאותם 1.2 מיליון איש שיש להם קרן השתלמות הם מהמגזר הציבורי, שכנראה נפגעו פחות מהמשבר כי כנראה הם

המגזר הציבורי תפקד, והחצי השני זה בדרך כלל אנשים שנמצאים במשרות ניהוליות

לפני שלושה חודשים כשביקשתי ממשה ברקת לשחרר 1.5%,

1.5% עד 2%, נעניתי

אם אנחנו נאשר את זה בצורה שהאוצר מביא את זה,

יהיה אפקט העדר, גם אלה שלא רוצים למשוך ימשכו מהפחד, ולכן אני

הממוצע הוא 100,000 שקל נכון, יוגב? של קרנות ההשתלמות של אלה שחסכו עד

ב-10,000 שקל, בעשרה חודשים הוא גומר את הכסף, זה לא הגיוני. ולכן, תבואו בצורה מדורגת יותר, הגיונית יותר. בעשרה חודשים אל תבזבזו את

מה שאני מציע זה להוריד את הסכומים ולתת לכולם. אני חושב שזה דבר טוב לתת לאזרחים עוד אפשרות לעזור במצוקה, זה לא בא על חשבון המדינה. יש לנו פה

לפי דעתי התוכנית הכי טובה שהובאה לפה עד עכשיו

כמו שמיקי

האם נעשתה בכלל איזושהי עבודה בראייה לטווח הרחוק בהקשר הזה? זה אותו אפקט כלכלי.

תכף נברר.

אבל מי שלא או לבטל לגמרי את סעיף (2) שהוא כוללני מדי,

למצוא איזושהי דרך להגביל אותו.

עד כמה פחתו ההכנסות של אזרחים בישראל.

הכוללני הזה ולאפשר רק למי שהיה באבטלה או בחל"ת. תודה.

רם, בבקשה.

אני מכיר את זה מפעמים קודמות שדיברנו על העניין. מדובר על מציאות כזאת, הקנסות לא נעשו סתם. רצו לתת לאנשים זה לא חייב להיות אנשים עשירים, זה יכול להיות מורים רגילים שהמשכורת שלהם היא נמוכה, יכול להיות מורות עם משכורות נמוכות ואנחנו אומרים להם,

אם לא יהיה הכסף הזה אז הם לא ישתלמו, אז המציאות תהיה כזאת שהם יוציאו את הכסף כי באמת

ותימנע הפגיעה בחיסכון לטווח בינוני ולטווח ארוך. הוא מציע הצעה פשוטה. הוא אומר, במקום לאפשר להם להוציא את

זה קרן השתלמות אחרת בכלל, שם ודאי אסור לכם לגעת, אין מה לדבר בכלל.

הם יישארו בלי כלום. - - - 10,000 שקל זה ייגמר תוך עשרה חודשים. הממוצע הוא 100,000. גברת מיה פרי אלתרמן,

אגף הפנסיה.

נעים מאוד. לגופם של דברים שלחנו מכתב ואם יהיה לי זמן

אני יכול להביא יותר מקרים שאני ביקשתי מהם ולא נעניתי,

החוכמה היא שתגידי מה עמדת ההסתדרות באשר לחוק הזה.

רוצים לשחרר מקנסות על מנת שאנשים יוכלו להוציא את הכסף של

לא מה לא קיבלתם. מה לא קיבלתם אנחנו יכולים להתחרות אתכם. אנחנו הצענו כמה הצעות, סברנו שיש פתרונות יותר

הטריוויאלי הוא שמה שקורה פה זה שאנחנו נכנסים לכיס של העובדים ופוגעים בחיסכון

ובגלל שאין להם משכורת מלאה בצד ההפרשות האלה הם ממוסים באופן מלא, באופן שהם לא היו ממוסים במצב רגיל.

שהיה תיקון של פקודת מס הכנסה ב-2003,

אז אני מבקש תשובה.

אני מדבר על אנשים רגילים. המעסיק שלו ממשיך להעסיק אותו והוא מפריש לקרן השתלמות.

יש פה שני מקרים: אחד שהעובד בחל"ת, אחד שהוא מקבל משכורת.

לגבי ההפרשות הפנסיוניות זה נושא קצת יותר מורכב, אנחנו רוצים קצת זמן.

קיבלנו את המכתב,

ביום שישי. נקבעה ישיבה

יכול להיות שאנחנו נקיים על זה דיון מיוחד.

אפשר למצוא איזונים. כרגע עוד לא נקבעה פגישה.

שצורף אליכם הוא מכתב שלישי בערך במחזור ששלחנו. בסדר.

אנחנו מתחילת הקורונה פונים בעניין הזה,

תודה רבה. תמצאו את האיזון בין שתי הגישות האלה. ארנון שגב, קרנות ההשתלמות למורים וגננות. בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש,

שמי עורך דין ארנון שגב,

אני אומר שלא ימשכו את הכסף. - - למעשה לא יישארו לו כספים.

אבל ופה החשש גם יתר המורים שלא רוצים למשוך את הכספים, גם הם ייפגעו בגלל אותו מנגנון איזון וערבות הדדית בין

אם אפשר במשפט, אתם בעד או נגד? אנחנו מתנגדים לקריאה בכפיפה אחת של קרנות ההשתלמות האותנטיות שמשמשות להשתלמות של עובדי ההוראה יחד עם מכשיר חיסכון שמכונה קרן השתלמות.

האם אתם מוכנים להצעה הזאת שהעלה ינון, אבל בעצם זאת גם הצעה של רשות שוק ההון,

זה לא בדיוק ההצעה שלו. לתת הלוואות בתנאים מצוינים. במקום שימשכו את קרנות ההשתלמות, במקום שימשכו את הקרנות, שיהיה להם כסף שיוכלו להשתמש בו. תיתנו להם הלוואות. בבקשה, קרן. קודם כול, אלה לא זמנים

לאפשר לו לקחת הלוואה.

הממוצע של הקרן זה 100,000 שקלים. גפני, אם אתה עושה את זה בהלוואה, תכניס גם את קרנות הפנסיה, שיהיה אפשר לקחת הלוואה על חשבון

או פחות כסף לחודש. יוגב, למה אתה אומר כך? אנחנו פוחדים ממה יהיה הלאה, הם יישארו בלי כלום. אני אפיג את החששות שלכם אחד אחד. קודם כול, מדובר במשבר כמו

הערכה שלנו, שלא מדובר גם אם אנחנו נלך לקצה מדובר בחצי השנה הקרובה - - - זה עצמאי שנפגעו הכנסותיו?

שנפגעו הכנסותיו? שכיר שלא

1 מיליון אנשים. עצמאים יש 57,000 אנשים שמפקידים כעצמאים לקרנות

אנחנו נותנים כלי בידי האזרח מול הקרן.

כשהכסף שלך נעול ואתה בא לקחת הלוואה מהקרן היא יכולה להגיד לך,

בוא נקל עליו.

קרן השתלמות היא חברה פרטית. יוגב, שמענו אותך וזה חוזר על עצמו. ברגע שאתה בא לאותם עובדים מסכנים ואתה אומר להם

כדי להתמודד עם המשבר הזה,

סעיף (2) בחוק הזה הוא בעצם סעיף סל, כל מי שחושב שההכנסה שלו פחתה, אפילו לא כתוב בכמה, גם אם היא פחתה בשקל, גם אם היא פחתה ב-2% או הפסיק לקבל שעות נוספות בעבודה שלו, הוא יכול לבוא ולמשוך את זה. זה נכון, זה

אם ככה אז תשאיר רק את סעיף (1), מי שפוטר או יצא לחל"ת, תן לו. זה לא נותן מענה לעצמאים, חבר הכנסת קרעי. לגבי סעיף (2), כדי לאפשר לעצמאים למשוך אפשר

בבקשה, עמדת רשות שוק ההון. ברמת העיקרון, באופן כללי העמדה שלנו היא שלא נכון לעודד משיכות מחסכונות הציבור לטווח בינוני וארוך, אבל מאחר שאנחנו נמצאים בתקופה

אני מציע להגביל את זה לחמישה חודשים ולא לעשרה חודשים. יכול להיות שאתה תביא ליותר ריצה אל הבנק,

תהיה בהלה לנצל. כן, אתה יותר מעודד אותם.

שישה חודשים, כדי לא לאבד את הרציונל גם מהחיסכון. רוב הכספים יופנו עכשיו לצריכה,

ו מדברים על פתרון שיגבה את החל"ת ואנחנו לא מדברים על הכנסה יחידית. נכון. ועדיין היינו רוצים שהאזרח - - - קרן, אני אבקש שאתם תשמעו את מה שאומרים פה ותנסו לשנות גם מה שהיא אמרה, גם מה שאמר חבר הכנסת קרעי לגבי הנושא של

לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת, והכל אם לא חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם לא חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון,

העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום במהלך התקופה שמיום ה' באדר התש"פ (1 במרס 2020) עד ליום שבו הוגשה בקשת המשיכה לחברה המנהלת

והעובד או היחיד הגישו לעניין זה הצהרה לחברה

מ-1 במרס עד המועד שבו העובד הגיש - - - אז למה צריך את השניים, שואל חבר הכנסת קרעי.

שניהם אפשריים.

זה יותר פשוט. אבל זה פחות טופסולוגיה. אם בן

צריך להוכיח שהוא רק פוטר הוא

- - - אם יש גל שלישי, איך אתם נערכים? לדעתי אתם עושים חיים קלים. - - - לפני חמש-עשר דקות אמרתם,

בואו נתכונן למצב שבו נאפשר את זה - - - לא, לא אמרנו.

לא. יש חברי כנסת שאומרים ככה ויש חברי כנסת שאומרים אחרת. שאלנו. יוגב,

אנחנו חושבים ש-10,500 זה סכום שמאזן טוב בין הצורך של בן אדם להתקיים לבין - - - אבל זאת לא ההכנסה היחידה.

מי שמרוויח שכר ממוצע במשק, כמה חודשים כאלה יש לו למשוך 10,500?

בעשרה חודשים הוא גמר את הכסף לפי ההצעה שלכם.

אם לא נשנה את החוק, הוא

אין בעיה, אבל נראה לי שזה מוגזם, הסכום הזה פשוט לא

ואתם תגידו אין צורך בעניין הזה ואתם מבטלים את הפטור מהמס.

למה שהיה, תמציאו עכשיו דבר חדש כי אין צורך. אני רואה את

רור מה אני אומר אתם תנצלו את זה שעכשיו אנשים יוציאו את הכסף ואנחנו נבוא לימים רגילים בעזרת השם ואז אתם תבואו לפה באחד מחוקי ההסדרים הקרובים ותגידו, אין כסף בחסכונות האלה או שיש מעט

זה לא הסעיף הכי מרכזי בתיקון. אלא מה תגידו למשל?

עוד משהו שנתנו לאזרחים, שמי שהיום חייב את הכסף ואת החיסכון טווח בינוני שלו, היום אם הוא לוקח את הכסף הוא נפגע, זה באמת לא סעיף שהוא מרכז

להיות יותר הוגנת מזה כלפיך? זה מעניין מאוד. פתאום האוצר מלא חמלה כלפי האזרחים ומציע הצעה, כאילו אומרים לאזרחים - - אמרתי את זה בהתחלה,

- - תשתמשו במה ששמרתם ליום שחור, הגיע היום השחור, תוציאו

הם יכולים גם ככה.

היום אפשר למשוך פעם אחת את כל הקרן. לפי מה שאתם אומרים זה כרגע לגבי הלא נזילות.

אז כל ה-99 נהפכים לי ללא נזילים.

כדי לא לפגוע לגמרי בחסכונות לטווח רחוק.

זו עמדת חבר הכנסת קרעי, שהוא יגיד אותה לפני ההצבעה.

לא יראו במשיכת סכומים לפי פסקה זו כמשיכה בפטור

לא, זה לא מה שכתוב.

כמובן שאם מישהו מדווח דיווח שהוא דיווח לא נכון בהקשר הזה דיווח לא נכון לשלטונות המס אז שלטונות המס כמובן

" גם כאן יש תקנות מס הכנסה, קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות

ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות. הרעיון הוא לראות במשיכה הזאת משיכה כדין, שלא תחויב במס על משיכה שלא כדין שהיא בעצם המס השולי, ובהקשר הזה,

התשס"ה-2005, כך שאחרי סעיף קטן (ב3) יבוא: "(ב4)

כספים של עמית מקרן השתלמות בפטור ממס לפי סעיף 9(16ג) לפקודת מס הכנסה, יחולו ההוראות הבאות: על אף האמור בתקנות לפי סעיף

מכיוון שאנחנו מדברים כאן על אירוע יוצא דופן,

שהחברות המנהלות יצטרכו ככל הנראה לבצע אותו באופן ידני, אנחנו מציעים להאריך את התקופה לשבעה ימי עסקים. טוב. בהתאמה

"." כאן, לפי תקנות כללי ההשקעה לגופים מוסדיים, עמית שכבר יש לו הלוואות, מה שקורה אם הוא מבקש למשוך כך שהיתרה שתיוותר לו בקרן היא תהיה נמוכה יותר מסכום ההלוואות שעומד כנגדו, הוראות התקנות קובעות שבעצם יתבצע פירעון מיידי.

מבקש כך. אני מבקש לפני ההצבעה שתדברו עם החברים,

מודיע לפרוטוקול

אם אנחנו נצביע בעד ופתאום יתברר שמבטלים את הפטור מהמס הזה, זה יהיה דבר שאסור שיקרה. עד ההצבעה אני מבקש שאתם תגידו. מה עם

פרק ו': מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים 6.בתקופה של שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, יקראו את חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה),

זה התנאי של 640,000 הכנסה מכל המקורות בשנת המס. אם התקיימו לגביו שני התנאים האמורים בסעיף 18כה(1) ו-(4) בכל אחת משנות המס 2018 ו-2019, סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת המס 2018 או 2019, מחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד, בשנת המס 2018 או 2019, לפי העניין,

ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים

"הכנסה מיגיעה אישית" כמשמעותה בפקודה, למעט הכנסה המנויה בפסקאות (1) עד (7) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית"

ו שני התנאים האמורים בסעיף 18כו(1) ו-(4) באחת מבין שנות המס 2018 ו-2019, סכום הכנסת העבודה בשת המס בה התקיימו לגביו שני התנאים האמורים בסעיף 18כו(1)

לפחות, "עצמאי בעל עסק חדש" עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2019, "רווח הון" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה,

מתקיימים לגביו שניים מאלה: הוא היה בעל שליטה

במניות החברה, שולמה לו הכנסת עבודה על ידי חברת המעטים שהוא בעל שליטה בה, "תושב ישראל" כהגדרתו בפקודה,

התקופה שמיום י"ז באדר התשפ"א (1 במרץ 2021) עד יום י"ח באיר התשפ"א (30 באפריל 2021); התקופה שמיום י"ט באייר התשפ"א (1 במאי 2021)

זאת התשובה לעצמאיים שאין להם דמי אבטלה. אם אתם מורידים את הגיל,

צריך להוסיף גם מענק מיוחד לחיילי צה"ל שבגיל 18 משרתים בשירות חובה.

בתוך המגבלות של הסיוע שהמדינה יכולה לתת יש קבוצות מסוימות שלא מקבלות את המענה השלם. המדינה לא יכולה לסייע בהכל.

זה החוק היום. החוק היום אומר שדמי אבטלה ניתנים מגיל 20, למעט החריגים הקבועים בחוק. זה לא

שזה אומר מפרנס עיקרי או עם ילד - - ככל שזה הופך ליותר ויותר דומה למה שאתם רוצים להימנע ממנו, שזה לקבוע זכאות לדמי אבטלה לעצמאיים, כך אתם נכנסים לעולמות שאתם לא רוצים

למה פה זה 640,000? ההנחה הייתה שזה הולך לשגרה של מענקים

למה לא מיליון? 640,000 זה סכום הכנסה שממנו חייבים במס

בעסק חדש. בהוצאות קבועות כלול מענק לעסקים חדשים. האם שם אתם מאריכים את זה עד 15 במרץ? שם זה עד 29 בפברואר. לא מתקיימים לגביו בשנת המס הנבחנת

לפי העניין, בהתאם להוראות הפקודה, הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א, לפי העניין, לחוק מס ערך מוסף, לתקופת הזכאות או הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו,

לשנה שבה חלה תקופת הזכאות (בפסקה

כשאתה נותן ירידה של 25%, אתה מעודד אותו לפתוח את העסק. כשאתה נותן ירידה של 40%,

למה לא לתמרץ אותו בפחות מ-40% מהירידה שלו? יש לנו כמה הנחות יסוד לגבי עוסקים. אחד, אנשים רוצים לפתוח את העסק שלהם, זה המוניטין שלהם, זה הקשר עם הלקוחות, ושניים, אנשים הם ישרים.

זה הופך את זה כבר להיות מנגנון של תמיכה בנוסף על תעסוקה. הבעיה שלי היא עם כאלה מ70% ומעלה שיעבדו 10% בשחור, או יורידו עוד את המחזור כדי לקבל. בחוק הזה יש כל כך הטבות למי שנפגע

יהיה זכאי למענק לשכיר בעל בעל שליטהשליטה בחברת מעטים לפי הוראות פרק זה, לשם בחברת סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה מעטים(בפרק זה, מענק סיוע לשכיר בעל שליטה), בעד תקופת זכאות אחת או יותר, אם מתקיימים לגביו כל אלה:

הגישו דוח כאמור לשנת המס 2019 בהתאם להוראות הפקודה,

הגישה דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א, לפי העניין, לחוק מס ערך מוסף,

הזכאות, (1)

לגבי תקופות אלה, בשל הוראות סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי, 2) המנהל רשאי לדרוש מהמוסד לביטוח

מידע לצורך בדיקת התקיימות התנאי האמור בפסקת משנה

המינימום בקצה לבעל הכנסה הגבוהה ביותר יהיה 3,000 כפול 2,

כמו שהיה 3,000 שקלים בפעם השנייה, עכשיו בדוח דו- חודשי יהיה 6,000. תסביר את

אתה צודק שזה קצת שונה משכירים.

שזה לא יעבור מ-15,000 לאפס. במינימום אתם נשארים ב-6,000?

זה מקביל ל-3,000 בחד חודשי.

הוא יכול להגיש תצהיר אם הוא קיבל או לא קיבל. אם הוא עובר על החוק, אם הוא משקר, יש בשביל זה

מענק סיוע לשכיר בעלי שליטה בחברת לשכיר בעל מעטים יהיה בסכום השווה למכפלת 0.7 בסכום שליטה השווה לפעמיים הכנסת עבודה חודשית ממוצעת בחברת לשכיר בעל שליטה בחברת

אשר נצמחה לו בשנת 2018 או 2019, לפי העניין, מחברת מעטים אחת או יותר שבה היה בעל שליטה,

ממוצעת מעסק שנצמחה באותה תקופה, בשינויים המחויבים. (ג)שולם לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים הזכאי למענק לפי סעיף זה, מענק לפי החלטת הממשלה, יופחת סכום המענק ששולם מסכום המענק

שאי אפשר למלא אותו.

לפעמים בירוקרטיה מחויבת המציאות,

אנחנו מאוכזבים מזה אכזבה מאוד קשה. אנשים שמצאים במצוקה גדולה צריכים למלא טפסים כדי לקבל את המענק. אם היה לי אומץ הייתי אומר שאני לא רוצה להעביר כלום עד שלא תטפלו בטפסים כמו

זה לא יכול להיות, הכסף עומד שבועיים וחצי. הזכאים לכסף שיגישו - יקבלו. אני לא בא בטענות אלייך, אני בא בטענות לשירות

התלבטנו מאוד בשאלה הזאת,

מבקש ממך לבדוק עוד פעם, כי הטענות שאנחנו מקבלים הן טענות קשות.

המועד שבו ניתן יהיה להגיש

באמצעות רשות המיסים בישראל, או באמצעות משרד ממשלתי אחר,

מאת השר הממונה על המשרד הממשלתי ומאת המנהל הכללי של אותו משרד,

חשבון הבנק של העצמאי או השכיר בעל שליטה שפרטיו היו בידי המנהל או בידי המשרד הממשלתי,

ואושרו על ידי העצמאי או השכיר בעל שליטה.

רבים מבעלי השליטה פשוט הקפיאו את

אם הדרישה כל פעם תהיה לראות את החצי שנה שקדמה זה ייצור עיוות. אני חושבת שצריך לקבע את זה עד סוף פברואר. אנחנו יוצאים להפסקה. אחרי ההפסקה אני רוצה תשובות על פרק ז'. (הישיבה נפסקה בשעה 13:25 ונתחדשה

ממשלה לעצמאי ששולם לעצמאי או לשכיר בעל שליטה בחברת ולשכיר בעל מעטים, בעד חודשים מאי עד יוני 2020 (בסעיף שליטהזה, תקופת הזכאות לפי החלטת הממשלה). בחברת מעטים

(2)לא הושלמה במשרד פקיד השומה קליטת דוח לשנת המס 2019 לפני הגשת תביעה

לא תובא בחשבון שנת המס 2019 לעניין ההוראות המפורטות בסעיף קטן (א). (3)הושלמה במשרד פקיד השומה קליטת דוח לשנת 2019 לאחר שהוגשה תביעה לקבלת מענק, יעדכן המנהל את קביעת הזכאות למענק, באופן בו תובא בחשבון שנת המס 2019

(3)סעיפים 18כה(5)

לעניין הגשת דוח לצורך קביעת זכאות למענק.

הביניים שלגביהן עוד לא הספיקו להגיש את דוח 2019. הבחירה בין 2018 ל-2019 תיעשה עד ינואר 2021. אני הבנתי שעושים הטבה לאנשים באופן כזה שיהיה הגבוה מבין 2018 ו-2019. נכון, זאת הייתה ההסכמה.

מה הבעיה?

זה עוזר לאנשים. כל העניין של או 2018 או 2019 הוא נכון? הוא גם לא נכון.

ברגע שיש חלק עם דוחות וחלק בלי דוחות אמרנו שיבחרו. אני מציע שגם כאן תהיה לו את האפשרות לבחור. אני עובר לפרק ז', לגבי השאלות שנשאלו והייתם צריכים לתת תשובות. הוועדה ביקשה מרשות המיסים לבדוק מתן תמיכה או פטור ממס שכר לעמותות שאינן מוסד ציבורי

אני חושב שהבעיה היא אצלכם, לא אצל העמותות. ביקשנו לפטור אותן מ-7.5% מס שכר, שזה מס שהוא בכלל לא רלוונטי בשביל העמותות. העמותות לא צריכות לשלם את

הדבר השני, אם כבר מנגנונים קיימים, לא רק לבחון חודשיים ירידה בתרומות. צריך להבין שברגע שהתחיל המשבר הרבה מאוד

לפעול. יכול להיות שלא נראה ירידה בהכנסות אלא דווקא עלייה בחודשים

ארגונים שעוסקים בקידום מדיניות,

ארגונים עם מחזור של פחות מחצי מיליון, וארגונים עם מחזור מעל 20 מיליון אינם זכאים. אנחנו מעוניינים לפתור את הבעיה

הבנו את הבקשה של השליש וגם את עניין התקופות. מה זה "אין קשר בינן לבין המדינה"?

לא סתם היא הציעה שנבנה מנגנון

איך אתם עושים את החישוב באולמות?

כאן שתי בקשות מצד אולמות האירועים. אחת, להגדיל את המקדם מ-0.5 ל-0.7, ושתיים, להגדיל את המגבלה של המענק, להעלות אותה

המדינה לא יודעת להתערב בין שני גורמים עסקיים בצורה נכונה.

זה יכול להיות ב"צביעה" של הסעיף, זה יכול להיות בהצעת תמריץ לזוגות הצעירים לעשות את החתונה במועד מאוחר יותר. לזוג שרוצה היום להתחתן לא רלוונטי להגיד, "תעשה את האירוע עוד חצי שנה או שנה".

הזוגות האלה לא יתחילו את תחילת דרכם עם חור

הצעתי שיגיעו למתווה מוסכם מול בעלי

אנחנו מחכים לשמוע איזה פתרון אתם מציעים. אני בקשר עם אדיר, הנציג של אותם זוגות צעירים שלא זכו לקבל

ביקשנו ממשרד האוצר ומראש הממשלה להגדיל את הפיצוי מ-0.5 ל-0.7, ושייתנו לנו את התקרה של 600,000. במתווה כזה

נכסים מפנים אולמות. יש בעלי אולמות שפינו אותם. אין לנו שום הגנה. כל הצ'קים שניתנו הפכו

ביקשנו לשמור על המקומות שלנו.

כמו תחזוקה,

יש לנו פה נזק מתמשך.

שמתחתנים ברבנות לא יחזרו אלינו. יהיה לנו מאוד

כשהזוגות יחזרו לעשות אירועים הם לא יחזרו כמו שצריך. או שהם יפחדו, או שהם יתרגלו לעשות את זה בבית כמו שהם עושים עכשיו. העיריות פותחות את הדלתות,

שני דוחות של אולמות שקיבלתי היום.

אני רוצה להבין מה זה אומר תשומות שוטפות, מה

אמרתי

התשלומים האלה לבנק לא נמצאים בדוחות הכספיים.

כרגע בחוק מופיע שמנהל רשות המיסים יכול להגיד: המקדם שקיבלת הוא יותר מידי, אני מקטין לך. אם אנחנו מאפשרים להם להקטין את המקדם,

אם אנחנו מאפשרים

החישוב לוקח בחשבון את הנתונים שמתייחסים לתשומות של העסק ושל העובדים שהוא הוציא לחל"ת. לפי זה נקבע המקדם הפרטני של העסק. המקדם הזה

מקדם ההוצאות הקבועות קבוע בשני עניינים.

איך את מחשבת את זה? מה זה התשומות?

הוצאות ריבית הן לא חלק מהתשומות. למה אין הגדרה של הוצאות קבועות? בחוק אין הגדרה של הוצאות קבועות.

נזק כלכלי מהפתיחה והסגירה כמו אקורדיון.

דיווחים כוזבים. היה לכם מספיק זמן לחשוב על כך,

למה הוא היה צריך לחטוף מכות מעובד שלו?

יכולים לקחת את הפרטים. זה לא מקרה פרטי. האדם הזה דיבר איתי בטלפון. התרשמתי שהוא מאפיין את בעלי

אני מנהל את העסק יופי. אני מפתח אותו כל פעם לעוד ועוד דברים חדשים. אין לי אפילו שקל אשראי, בנקים חוסמים אותנו. אנחנו מתמודדים אך ורק בכוחות עצמנו. אני מציע שתעביר את הרשימה של כל האולמות שסורבו,

תסבירו את הנוסחה של ההוצאות הקבועות. הנוסחה מנסה להעריך מה ההוצאות

אני עוד צריכה לעמוד למשפט בתחילת נובמבר על 82,000 שקלים.

למה אתם לא נותנים לנו לדבר?

אני מבקש לבדוק עם האוצר לפי מה הם עושים את התחשיב הזה. ברור שנדרוש מבעלי האולמות לא לתבוע את הזוגות הצעירים.

סבור שמדינת ישראל מחויבת גם לזוגות הצעירים וגם לעסקים. צריך למצוא לעניין הזה פתרון. אם צריך לתת פיצוי יותר גדול, יתנו פיצוי גדול

אתם במשרד האוצר צריכים להסביר לנו, לחברי הוועדה, מה זה נקרא הוצאות קבועות, מה זה נקרא

משרד המשפטים פרסם איזה שהוא מתווה להערות הציבור.

בעניין הזוגות הצעירים ובעלי האולמות.

אנחנו ממתינים להערות הציבור. העניין של החזר המקדמות לזוגות הצעירים חייב להיות חלק מהמתווה. יש שאלות מאוד מורכבות בעניין המקדמות. תהיו יצירתיים, תביאו פתרונות. הזוגות לא ישלמו את

הם הציעו שתוסיף כסף. לא ניתן להתנות את הסוגיה שעומדת פה על הפרק, שזה המענק לעסקים, בחבות שלהם

זאת סוגיה מאוד מורכבת.

אם הם נפגעים ב-79%, זה אפילו לא מוכפל ב-0.5, זה מוכפל ב-0.35, ואז המצב שלהם עוד יותר גרוע. לא כדאי לבעל אולם להפסיד 75%, כדאי לו להפסיד 80%

למה צריך הצעה

אני רוצה לדעת מה הסיוע שניתן לבעלי

הם יבואו עם איזה שהוא פתרון, נתנה את זה בזה שמבטלים את התביעות על

ליתר זה 120. אי אפשר לקצר גם ליתר? 75% מהעסקים הם עד 300,000. אני מזכיר שהוקדם מועד המקדמה. לפעמים המקדמה יותר גבוהה ממה שמגיע אחר כך. הוועדה ביקשה לבדוק את האפשרות לקצר זמנים לעוסק עם מחזור עד 1.5 מיליון

אפילו אם הוא פתח אותו בתחילת שנה ורשם הפסדים כי הקורונה חייבה אותו לסגור. מה עושים איתו?

הוא פתח עסק בתחילת שנה שהוא השקיע בו מיליונים. פה מדברים רק על ירידת מחזור. לגבי הנושא של המגזר השלישי

האם ההכנסה הזאת מחויבת? לא, פטרנו את זה. אני מבקש להכניס בחוק את העניין של המקדמות.

ואנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו נמצאים יש חובה לפרוס את התשלומים, אלא אם כן המנהל החליט מסיבות סבירות